מושב שני פרוטוקול מס' 50 מישיבת הוועדה המיוחדת לזכויות הילד יום שלישי, ח' בכסלו התשפ"א (24 בנובמבר 2020),

11:00 הפעלת מפעל ההזנה לילדים במשבר הקורונה

כנראה שעד היום משרד החינוך אינו ממלא את האחריות הזאת ומבטיח את אותה מנה חמה שמאות-אלפי ילדים ותלמידים היו זכאים לה וקיבלו אותה לפני הסגר הראשון. אני חושב שחשיבות הדיון הזה היא גם בהתחשב בכך שאנחנו מודעים לצערי שעניין

אדוני, אני שואלת אותך - - 90,000 זה עדין פחות מ-25% מאותם ילדים. - - זכאות להזנה, יש. תקציב להזנה, יש, שזה לא דבר טריוויאלי במדינת ישראל. אנחנו מדברים על מצב שבו יש גם תקציב וגם זכאות. מה אין, אדוני? אין תכלול ואין ביצוע, כפי שהיטבת לומר. שמענו בעיני תשובות מזעזעות,

ורמי הרווחה היו צריכים לדאוג להעביר את המנה החמה הזאת אליהם גם כאשר אינם נמצאים במוסדות החינוך. לא יתכן להפקיר אותם לתקופה ממושכת. אלה

מצאו את הדרך הלוגיסטית איך להגיע לאותם ילדים ולהעביר אליהם את אותה מנה חמה בצהרי כל יום. אמנם כנראה שמאז הדיון הקודם יש עלייה במספר הילדים שקיבלו את אותה מנה אבל לצערי, כנראה שעדין אנחנו מדברים רק על מאות, מה שמשאיר מאות-אלפים בלי אותה הבטחה שהחוק הבטיח

אז מי שמכיר אותה כרשות לביטחון קהילתי או למלחמה באלימות,

אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו יודעים גם לקשר, ויש לנו גם יחידות אחרות שיודעות לתקשר עם משרדים אחרים. כשאני מדברת על-כך ש - - - יש לנו מנהלי יישובים, יש לנו אנשים שעובדים בצמוד לראשי הערים,

אני יודעת שיש הערכה תקציבית שאנחנו

החמות, אנחנו מדברים על תקציב של 30 מיליון שקל.

אני חושבת שאפשר להניע את התהליך

מערכת הרווחה, השלטון המוניציפאלי המקומי יודע בדיוק מי הם ואנחנו צריכים לבדוק את הדרך איך אנחנו מנגישים את הארוחות החמות שיש

השרה לחיזוק וקידום קהילתי אורלי לוי אבקסיס: - - חשבת שהורים יכולים להסתדר באותם רגעים. ואת - - - ואני בתוך הממשלה וכחברת כנסת - - אורלי, יכולת הניתוח שלך הייתה מבריקה. - - - נענשתי על-ידי מי שהיה שר האוצר,

הייתה לנו ציפייה שנגיע לנובמבר עם פתרונות ועם מערך קהילתי שיגיע לכל אותם תלמידים - - השרה לחיזוק וקידום קהילתי אורלי לוי אבקסיס: מאחר שלא הייתי בסגר הראשון, אני לא יכולה לתת תשובות על הסגר הראשון.

לבוא ולהיות ציניים, כל אחד יכול. אנחנו מנסים לראות איך אנחנו - - לא

קודם כל,

אז אני מסביר לך גברתי,

אלהרר, בסופו של דבר, כמי שיושב הרבה פעמים בצד המבצע,

וזאת גם ההנחיה בדירקטיבה שהשרה נתנה לנו, של להגיד איך עושים את הדברים ולא איך לא עושים אותם אבל צריך להבין שדברים לא נעשים בצעקות ולא בלחיצת כפתור אלא בעבודת

- - - אז אני עניתי בצורה ברורה, לא נדרשנו - - מה הוא קשור למשרד הזה?

גם למשרד הרווחה וגם למשרד הפנים, ולכן רצינו למקד את הדברים בכיוון של להתקדם ולא רק להעלות את הסוגיות, אז אם אפשר התייחסות קצרה כדי שנוכל להתקדם. מצוין. אז אני עונה בצורה מאוד ברורה ואני מכבד את חברת הכנסת ואת נבחרי

תודה חגי, אתה ממשיך אתנו ואפשר גם להתייחס בהמשך. אני רוצה לומר שאני שמח היום שגם נשמע בדיון את שחקן הכדורגל עידן ורד.

ואני אומר שאני שמח אז אני אומר

פנה לחברי פרלמנט, תרם כסף בעצמו, הפעיל לחץ על ראש ממשלת בריטניה, בוריס גו'נסון, שבסוף אכן נכנע לפניות הללו וגם הפרלמנט הבריטי שינה את החוק ככה שהוחזרה קרן התמיכה ביותר ממיליון ילדים עניים ברחבי

בסופו של דבר,

הניצחון האמתי הוא כאשר הספורט תורם לתיקון החברתי. אז תודה על המעורבות החשובה הזאת. חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

החינוך, בתור המשרד שזה באחריותו הישירה,

אני רוצה להדגיש שבשבוע האחרון ציינו את יום זכויות האדם בכנסת,

לא, אבל היושב-ראש מדבר.

אני מבקש להגיד שכיתות ה'-ו' חוזרות ללימודים באותם מוסדות - - ומה יהיה בסגר

וזה מסונכרן עם החינוך? סליחה,

ההזנה אבל הם ילדי רווחה פלוס ילדים חסרי עורף משפחתי, שלא בהכרח היו במוסדות החינוך. 35,000. אני רק מחדד שבאותם בתים לא רצינו ליצור מצב שיש ילד שמקבל ושאר המשפחה

תודה לכם.

אני תכף אפנה לנציגת משרד הביטחון יעל שמחאי אבל בינתיים מיכל מנקס ממרכז השלטון המקומי ביקשה להתייחס לדברים

עכשיו, פה יש איזו שהיא בעייתיות כי על פניו, הארוחה לא נועדה לפי מה שאני מבינה מהחוק להשביע ילד רעב אלא היא נועדה להשביע ילד רעב כשהוא הולך לבית

לפי החוק,

ומה שחשוב לנו בדיון כיום הוא שאותה פגיעה

שלמרות קיומו של התקציב הם לא קיבלו את אותה ארוחה למרות

אז נאמר ונצליח להביא את הארוחה לפתח ביתו כי אין כרגע מערכת חינוך, האם זה נכון להביא מנה אחת למשפחה שאין לה ארוחה חמה לכל

אני חושב שזה בהחלט חמור וזה מה שמדאיג אותנו. אתה צודק אבל צריך שמשרדי מהממשלה יבואו עם ההיצע הזה. לא אנחנו הזכיינים של המכרז ולא אנחנו בעלי התקציב ולא

אבל אם רשויות הרווחה בתוך היישוב

תעדכן לכמה ילדים הגעתם? המושג "הגעתם"

אני רוצה להבהיר - - כמה ילדים קיבלו בפועל? כמה ילדים מתוך אותם ילדים שהיו זכאים, שיש לכם את הרשימות שלהם, שאתם יודעים עליהם ויודעים איפה הם לומדים, כמה מהם קיבלו בפועל את המנה החמה בצל משבר הקורונה? אני חוזר ואומר שאנחנו, כמטה

זה עבד מצוין בחלק גדול מהזמן וברגע שאנשים חזרו לשוק העבודה זה התמעט, ולאט לאט זה גווע כי חוץ משהרשויות עצמן התמוטטו, הן אמרו שאין להן את כוח האדם שיכול לשנע את זה

בסגר השני עבדנו רק ברמה של קבלת נתונים ולכן אין לי מידע ממשי לגבי מה שקרה בסגר השני.

אני מקווה שאתה נשאר אתנו כי יכול להיות שיהיו נושאים

אבל יעל,

נכון, הצענו לתכלל את המענה הזה. בינתיים, עד שהתחלנו להתארגן על זה קמה יוזמה של משרד הפנים וקמה היוזמה של

זה מכרז שהוא שונה מהמיזם של ביטחון תזונתי וגם המניעים שלו לא קשורים באופן ישיר למטרות של המיזם לביטחון תזונתי. לגבי היישובים שיהיו זכאים, נבחרו ישובים מסוימים או שזה לפי אשכולות?

אבל אני לא רוצה שהיא לא תדע איך להתארגן ולנסוע לאותה רשת במרחק של אפילו כמה קילומטרים כי זה לא באמת יענה על הצורך. סוגית הנגישות של ספקי המזון

אנחנו שומעים פעם אחר פעם שיש הצבעה ממשרד אחד למשרד שני, עם תכניות שהן חלקיות, עם תקצוב חלקי, עם פתרונות שלא מתוכללים, כשיד אחת לא יודעת מה היד השנייה עושה. שמענו למשל את חיים הלפרין אומר: העבירו את האחריות לפיקוד העורף,

אמנם לא את כולם, רוב התקציב הלך להאכיל קשישים אבל האכילו 18,000 ילדים.

היה מנגנון והייתה אפשרות במשרד האוצר ליישם את ההתחייבות התקציבית.

ואם לא לסגר השלישי, למצב חירום שיבוא עלינו מכל סיבה

אנשים לתרגם במשרד הבריאות מצאו תקציב לתרגם שאלון מעברית לערבית, אנחנו מקווים שזה יהיה מוכן וייצא היום או מחר אבל אנחנו כאילו מתנהלים בסיטואציה שאין מי שלוקח

נעשה מחקר ביחד עם הביטוח הלאומי שמקבלי חבילות

אז אנחנו בטח לא נסכים שזה מה שיקרה. אז קודם כל, אני קוראת לשרה אורלי לוי אבקסיס להיות אתנו בקשר.

אני קוראת לשרה אורלי לוי אבקסיס לשתף פעולה. יש לנו כבר שולחן עבודה בין-משרדי. אנחנו נשמח לקחת חלק בעבודה הזאת ולסייע ולעזור לתכלל את זה יחד אתכם ולראות שאנחנו לא משאירים אנשים

גם שנוכל להפעיל את זה בצורה אקטיבית, גם שיהיה "דשבורד" יישובי, שיידע לנהל את זה ברמת הרשות המקומית וגם שנוכל להגיע לכל האוכלוסיות שנמצאות במחסור התזונתי. זו בעיה של רווחה, זו בעיה של בריאות וזו בעיה ביטחונית אמתית של המדינה.

אנחנו רואים שמפעל ההזנה של משרד החינוך לא

את אלה שנמצאים בלי בית, את אלה שנמצאים בנסיבות שאין להם בית

שעמותות "עדאלה" פנתה בנושא הזה כבר פעמיים

למיטב ידיעתי, על הפניות החוזרות שלה. אני חושב שזה

תודה רבה אדוני היושב-ראש על זכות ההורים להשמיע ועל המשך הוועדה וההתעקשות שלכם לעסוק בנושא הזה, המאוד בסיסי של תזונה. אני חייבת לחזור רגע למילה אחת שאמרה חברת הכנסת קארין אלהרר בהתחלה היא אמרה "זלזול". זה בדיוק מה שאני מרגישה כאן

והמידע נמצא במשרד החינוך וכל הנתונים נמצאים שם,

חוזרת שוב על הרצון שלנו, של הנהגת ההורים הארצית, לסייע באפיון הדבר הזה ולעשות את הדברים האלה ביחד,

בואו נממש אותו,

אנחנו,

הבריאות וגם עם פיקוד העורף במהלך התקופה של הקורונה, ויש פתרונות נהדרים לסוגיה

אני חייב לומר שאני מאוד מסכים עם העניין שצריך לטפל

זה הדבר הראשון שצריך לטפל בו, וצריך לטפל בו בצורה יסודית ומהירה. צריך להסתכל על העתיד בעתיד אני רואה את הילדים, גם את הרעבים החדשים שמדברים

בעיקר אותם ילדים שגם ככה נמצאים בבעיה. אני קורא מפה להמשיך

וחשוב לי לקראת סיכום הדיון הזה לשמוע שאכן אתם גם נרתמים ושאפשר יהיה לעדכן בתקופה הקרובה לגבי אותם ילדים ומה המעמד

אני אמרתי לך את המשפט הזה גם בדיון הקודם זו לא משימה מורכבת. זה גם ברמה הבית ספרית, גם ברמה של מחלקת החינוך של כל יישוב ויישוב

ולשתף פעולה הכי טוב שאפשר בזמנים שבהם אנחנו לא יכולים. אז מצדי היה עדיף כמובן שגם בחופשות זה יקרה אבל כמובן שאנחנו מדברים על הנושא הזה בעקבות משבר הקורונה, בעקבות ההחרפה במשבר הכלכלי של המשפחות, מאות-אלפי המובטלים החדשים ולכן, יש כאן מאוד צורך אבל המשבר הזה הוא גם משבר מתמשך זה לא חודש, חודשיים. חופשות זה בסך הכל חודשיים, שגם ככה זו תקופה ארוכה אבל כאן אנחנו מדברים על שמונה, תשעה חודשים. אני לא שותף למחשבה שאומרת שהחובה היא רק למוסדות החינוך. אמנם אני יזמתי תיקון לחוק שיאפשר העברת המנה החמה לילד גם אם הוא לא נמצא במסגרת ואני רוצה לקוות שזה יעבור אבל בינתיים, אני רוצה להבטיח ששמונה, תשעה חודשים אחרי המשבר הזה, הילדים האלה אכן מקבלים את הזכות שלהם לאותה מנה חמה. לצערי, גם כיום וגם בעקבות הדיון הזה, אנחנו לא מקבלים תשובות שמשביעות את הרצון בעניין הזה חוץ מאותו מספר שקיבלתי ממשרד העבודה והרווחה על 18,000 ילדים הזכאים לפי חוק המנה החמה, ומשרד העבודה והרווחה מגיע אליהם. אז מה קורה עם השאר, שזה 95% מאותם תלמידים? אני לא מוצא תשובה וזה אומר שבהחלט יש כאן עשרות-אלפי ילדים שנופלים בין הכיסאות וישנים כשהם רעבים, ובוודאי גם לא יכולים ללמוד ולא יכולים להתרכז. זה נושא שמדיר שינה ממני וצריך להדיר שינה מכל מי שעוסק בתחום הזה. אני רוצה להוסיף לדבריי, אז קודם כל, תודה למשתתפים. אני רוצה להודות לשרה אורלי לוי אבקסיס על ההשתתפות שלה. על הנכונות של המשרד בהובלת המנכ"ל של המשרד חגי רזניק, לגייס את המשאבים של המשרד לטובת התכלול של מפעל ההזנה, במיוחד בהקשר של מפעל ההזנה של משרד החינוך אני חושב שהדיון של היום רק מדגיש את חשיבות ההתערבות שצריכה להיות ממש מיידית כדי להוציא את התכלול הזה לפועל,

יהיה חשוב ואנחנו שמענו על הרעיון של שולחן עגול, שלא התקיים אתמול. אני מקווה שאפשר לקבוע דיון ממש בימים הקרובים, ואנחנו בוועדה נשמח להיות שותפים לאותו שולחן עגול בין-משרדי, שיביא את כל הגורמים השותפים לאחריות בתחום. חשוב לי להדגיש, אנחנו שמונה חודשים מפרוץ המשבר ובוודאי שראוי היה שיימצא פתרון לסוגיית הילדים הזכאים למנה חמה ולא נמצאים במוסדות החינוך בגלל הסגר המתמשך או במיוחד בהתחשב בכך שיש תקציב, התקציב קיים, תקציב של 600 מיליון שקל, והתקציב הזה צריך להיות משוקע, חובה שיהיה מושקע כדי להבטיח אותו ביטחון תזונתי של אותם מאות-אלפי ילדים. אני מברך גם על היוזמות החברתיות של העמותות השונות, של עידן מבית"ר ירושלים אני מקווה שעוד ספורטאים וכוכבי ספורט יצטרפו למאמצים הללו למען הילדים של כולנו. הוועדה מבקשת שוב ממשרד החינוך וממשרד האוצר לקבל את הנתונים, מתוך ההרשאה של 600 מיליון, כמה הושקע עד היום, והתכנית להשקעת התקציב שלא נוצל במאמצים הללו, של הבטחת ביטחון תזונתי לילדים. התקציב הזה, 800 מיליון שקל הוא תקציב שמיועד להבטיח את המנה החמה לאותם ילדים שהצורך שלהם במנה הזאת רק גבר והתעצם בעקבות משבר הקורונה המתמשך. לעניין התכנית של משרד הפנים ותווי המזון, הוועדה קוראת ליצור מנגנון שוויוני לכלל האזרחים כדי שלא יהיה מצב שאזרחים יישארו מאחור. הוועדה מדגישה את הצורך לתת מענים לאוכלוסיות שאינן משלמות ארנונה מסיבות כל שהן, והייתי אומר שהן אוכלוסיות שענייניהן לא מוסדרים במסגרת רשויות מקומיות כמו למשל התושבים הערבים בכפרים הלא-מוכרים בנגב, הנשים שנמצאות במקלטים, צריך לתת את הדעת על מתן מענים הולמים גם אליהם. הוועדה מבקשת ממשרד הפנים שבחלוקת תווי המזון תילקח בחשבון נגישות כלל היישובים וכלל המשפחות לספק המזון, לרשתות המזון, ככה שתהיה פריסה רחבה דיה על-מנת שתהיה נגישות ראויה לכלל המשפחות בכלל היישובים. הוועדה גם מודאגת ממה ששמענו היום מנציגת ועד ההורים הארצי, על ביטול הצהרונים לכיתות ג'. המשבר הנוכחי מחייב הגברת צהרונים והגברת תכניות התמיכה בביטחון התזונתי ולא ההיפך, ולכן נדרש להבטיח הימשכותן של התכניות הקיימות, ולהבטיח שעכשיו, עם החזרה של שכבות ה'-ו' ועם החזרה החלקית שמתקיימת בשכבות היותר נמוכות צריך להבטיח שמפעל ההזנה מתקיים במלואו, גם באותם הימים שהילדים לא נמצאים במוסדות החינוך כי החזרה, כפי שאנחנו מבינים, היא בכל מקרה חזרה חלקית. אני רוצה שוב להודות לכל המשתתפים. זה דיון שני ואני רוצה לקיים עוד דיון בעוד כמה שבועות כי חשוב לנו לעקוב. אני מקווה שבדיון הבא אנחנו כבר נשמע בשורות טובות על ההתארגנות של אותו גוף מתכלל וגם נתונים על כך שאותם מאות-אלפי ילדים כבר הגיעו אליהם. אם לא הגיעו אליהם במשך שמונה חודשים אז שבחודש הקרוב יובטח שהמנה החמה אכן מגיעה אליהם ושהמערכת לא שכחה אותם מאחור. אני נועל את הישיבה הזאת תוך תחושות של דאגות קשות ממצבם של ילדינו. תודה רבה לכולם. הישיבה